בוקר טוב לכולם. היום 13 במרץ 2023, כ' באדר תשפ"ג. אני מתנצל על העיכוב היום בהתחלת הישיבה, אבל התנועה משפיעה על כולם. אנחנו מבצעים גם ישיבת מעקב וגם רציתי לשמוע את ההיערכות לשנת 2023 בנושא האולפנים. אנחנו בעצם בדיון רביעי בנושא. דיונים קודמים כבר הציגו לנו, גם את הקשיים שמתמודדים איתם העולם, וגם הקשיים שמתמודדות איתם מורות האולפנים, וגם הקשיים שמתמודדים איתם באולפנים פרטיים.

גם ממשרד האוצר וגם ממשרד החינוך, שהסכום שחסר, הוא בסדר גודל של 40 מיליון שקלים, כאשר אנחנו מדברים, כדי לסיים את הסכם השכר מול מורות האולפנים. עלו פה סוגיות שנוגעות לשיטת הוואוצ'רים והצורך שהתשלום יהיה מראש. אני גם עושה את זה בקצרה כי אתמול אנחנו קיימנו סיור ועדה בראשן לציון וביקרנו, יחד עם משרד העלייה והקליטה ונציגי הרשות המקומית, באולפן שהוא אולפן ואוצ'רים.

בהזדמנות הזאת, אני רוצה ממשרד הקליטה, תמליצו לי על עוד אולפני וואוצ'רים שכדאי לראות אותם. כי אני רוצה לבקר, לא רק אצל זכיין אחד אלא אני רוצה לראות כמה, ואז, הסיורים לי ברשויות המקוימות יהיו בהתאם. אפילו תביאו לנו איזושהי רשימה. אדוני, אולי תבקר גם באולפן ציבורי. באולפן ציבורי כבר ביקרתי לא פעם ולא פעמיים, ואני אבקר בעוד אולפנים. כי הוואוצ'רים הם משהו שהוא לדעתי מכשול פה. קודם כל,

כשתרצה רשות דיבור אתה תקבל ותוכל להתייחס לזה. הוואוצ'רים הם פתרון נקודתי. צריך להבין, וגם נדבר על זה בהיערכות לשנת 2023, מספר העולים למדינת ישראל גדל השנה פי שלושה. זה לא אירוע רגיל. זה לא אירוע שאפשר להשתמש בו בשיטות הרגילות. אי אפשר להגיד לעולים האלה, "תיכנסו לפול בסדר הרגיל". הסבירות היא שבשנה הבאה כנראה נהיה בערך עם אותו מספר של עולים ואז ניכנס למצב שיש לנו סדר גודל של 140,000 עד 150,000 עולים שהגיעו בשנתיים, ואז נחזור למספרים הרגילים. הפתרון היחיד שיכול לתת פה בשיטה של, מה שנקרא 'שיטת אקורדיון', של לתת פתרון בתקופה הזאת ואחר כך להצטמצם חזרה לפתרון רגיל, זה פתרון הוואוצ'רים, כתוספת מעל האולפנים הממשלתיים. זה לא מוריד כהוא זה מהחשיבות של האולפנים הממשלתיים. וגם, הסגירה של ההסכמים סביב האולפנים הממשלתיים, והעובדה שעדיין אין הסכם, זה שערורייה בעיני. זה מצביע על כך שהממשלה לא מבינה את השעה שאנחנו נמצאים בה. כי במקום לעסוק באמת בפתרונות, ואיך אני אולי מרחיב את האולפנים, גם הממשלתיים וגם הוואוצ'רים, ואיך אני נותן תוספת כדי שהאולפנים הממשלתיים יעבדו יותר שעות נוספות, אני לא יודע איך, אנחנו עסוקים בכלל שהסכם שכר שהוא הסכם שכר בסיסי. הוא לא קשור לזה שאנחנו נמצאים עכשיו בגל עלייה חסר תקדים בעשרים השנים האחרונות. ולכן, יש כאן שני נושאים שנמצאים עלה שולחן. הראשון והדחוף שבהם, הוא לסיים את הנושא הזה של הסכם השכר. אני אומר לכם את זה גם כממשלה, בהיבט של לוח ההוראה, חודש מרץ הוא חודש קריטי. זה חודש שבו מורים בוחרים לאן הם הולכים. יש להם איזה דד-ליין שבו המורים צריכים להגיד אם הם עוברים מפה לפה. זה חודש קריטי.

צר לי, בתחושה שלי מתנהלים מול ארגון המורים, שעשה איזושהי השבתה, מתנהלים יותר במהירות ויותר בדחיפות. אז זה נכון שהם קטנים ונכון שזה רק מורי האולפנים, ונכון שזה רק העולים החדשים, הנושא הזה הוא דחוף, הוא קריטי. הוא קריטי בהסתכלות קדימה. אתם מייצרים פה בעיה לדורות, למדינת ישראל. תגמרו את האירוע הזה. תגמרו אותו. שבו שבוע, יום-לילה, תגמרו את האירוע הזה. זה לא מהפכה משטרית, זה בסה"כ הסכם שכר על האולפנים. זה הכול. אז, אני אבקש בדיון הזה, והוא יהיה דיון קצר, אני מבקש גם התייחסויות קצרות. אני מבקש לקבל סקירה אחת, איפה אנחנו נמצאים בהיבט של הסכם השכר של מורי האולפנים. ואחר כך אני אבקש סקירה ממשרד העלייה והקליטה ומשרד החינוך, לגבי ההיערכות לשנת 2023, כי אנחנו נמצאם עם מספר עולים לא יורד. אנחנו לא רואים ירידה בתחום.

אנחנו נמצאים במצב עוד יותר חמור כי אנחנו עם פקק. אנחנו נמצאים עם עולים שכבר שנה מחכים לאולפן. אז צריך לראות מה עושים עם זה. ראשונת הדוברים, שירה מהממונה על השכר, בבקשה. שלום לכולם, תודה על העיסוק בסוגייה שהיא חשובה גם לנו. אני מעדכנת שיש מתווה שהוא מגובש, הוא נידון עם משרד החינוך, עם מנכ"ל המשרד. אבל, בסוף, החסם הוא תקציבי. אז אני מציעה אולי שדניאל, מאגף התקציבים, יתייחס לסוגיית התקציבים. לא, תתייחסי קודם לסוגייה הטכנית. אני רוצה לדעת כמה מפגשים של משא ומתן ניהלתם בשבועיים האחרונים. משא ומתן עם הסתדרות המורים לא ניתן לקיים ללא תקציב.

קיימנו ישיבה עם מנכ"ל משרד החינוך על הנושא בשבוע שעבר - - - אז את אומרת, שאם לא יאושר תקציב מדינה בחודש הקרוב, לא יהיה פתרון בחודש הקרוב. אתם לא יכולים להגיע להסכם כשאין תקציב מדינה? אין פרקטיקה כזו? אין לנו אפשרות כזאת של משא ומתן עם ארגון העובדים,

עדיין עושים משא ומתן וסוגרים הסכם? ומחריגים? קופסא - - - עודד, מה עשה שר האוצר הקודם? מה הוא עשה? תאמין לי שאני יודע, מאיר. זה לא בסמכות אגף השכר, ליצור קופסאות לגבי שכר. אגף התקציבים, מה אתם אומרים? אני דניאל בלגנה, אגף התקציבים. היו לנו עכשיו דיוני תקציב. משרד החינוך, ככל שהיה רוצה לתעדף את הסיפור הזה, הוא היה יכול לתעדף. נראה לי שצריך לשאול אותו אם הוא תיעדף את זה בדיון תקציב ואם יש לזה מסגרת תקציבית. אני לא מכיר שיש לזה מסגרת. זאת אומרת, מבחינתכם לסגור את האולפנים? זאת האמירה. מבחינת משרד האוצר,

אתה צריך להסתכל מאקרו, להסתכל על מדינת ישראל. מבחינתך, אולפני העברית במדינת ישראל, שקלטה השנה 75,000 ותקלוט כנראה בשנה הבאה עוד 75,000, צריכים להיסגר? חד משמעית לא. אז למה אתם לא מתעדפים את זה? התיעדופים הם - - - אתם לא יודעים להפעיל לחץ על משרדי ממשלה בתיעדופים.

כשאתם רוצים לעשות רפורמה, כשאתם רוצים להעביר משהו, אתם יודעים לעשות את זה. התיעדופים נעשים בעיקר על ידי המשרדים.

גם משרד הקליטה, קיבל תוספת מאוד יפה שחלקה בוודאי יבוא ויגיע לטובת האולפנים, בין אם בוואוצ'רים ובין אם לאולפנים רגילים - - - לא יגיע, אין אולפנים. אין אולפנים. אתם לא מבינים שהאולפנים ייסגרו בשנה הבאה. אין אולפנים. אין אולפני מדינה יותר. תגידו שזו האג'נדה שלכם, זו גם אמירה, אבל תגידו. אתם חודשיים מקדרים פה את הוועדה. אדוני יושב הראש, אנחנו בכלל לא מקדרים פה את הוועדה.

כי אם הוועדה מבקשת בסך הכול לפתור סוגייה שהיא סוגייה דחופה. היא לא סוגייה שהיא סוגיית תקציב. אם היה לך עכשיו אירוע בטחוני, והיית צריך למצוא תקציב, היית מוצא תקציב? הייתם מוצאים תקציב? הייתם באים ומבקשים, גם אם זה קיצוץ רוחבי? 40 מיליון שקלים אתם לא יודעים לקצות מסגרת כי לנהל משא ומתן? מי שמחליט על הקצאת תקציבים זו הממשלה. אנחנו היינו ברורים - - - אתה מייצג את הממשלה פה. אני מייצג את משרד האוצר. אנחנו היינו ברורים לאורך כל הדרך שמשרד החינוך, אם הוא רוצה לתעדף את הדבר הזה, הוא יכול לתעדף. היה לנו עכשיו תקציב, הוא היה יכול לתעדף. מבחינתי, זו החלטה של משרד החינוך, איך הוא רוצה לחלק את המשאבים שלו. כן, משרד החינוך. אז שלום, מעוז ביגון, מנהל האגף לחינוך מבוגרים.

אני מברך על ההתקדמות במתווה ברמה הטכנית, ברמה של ממש פרטי הפרטים.

מבחינתנו די סגורים מול הממונה על השכר בסוגיית ההסכם, יש ממש פרטים מדויקים לכל דבר ועניין. כמובן, לפני, שהסתדרות המורים תגיד את דבריה. מבחינת התקציב, אני אגיד על מה דיברתי לפני הדיון עם אגף התקציבים אצלנו, שדרכם בהסכמי שכר, היא שהם באחריות האוצר לכל דבר ועניין. ככה בשם סגן הממונה - - - מי אחראי אצלכם על התקציבים? משה שגיא, ומי שדיבר איתי זה דודי מזרחי. אפשר לעלות אותו בזום? אתה יכול לפנות אליו בבקשה. אני רוצה שהוא יעלה בזום. אני אעזור לממשלה להתחיל דבר. בסופו של דבר, אני רק אגיד שגם מבחינתנו, זה גם חלק שקשור להיערכות לשנה הבאה. זה קריטי מאוד. אנחנו עכשיו בשלב גרסי מורים, סימולציית שכר הכי פשוטה שיש. אנחנו לא מצליחים לגייס מורים ככה. לא מצליחים לגייס מורים. אנחנו מדברים על כ-100 מורים שצריך לגייס. זה לא מעט מבחינתנו. צריך להכשיר אותם ולהכניס אותם למערכת. כמה שיותר מהר, כך ייטב. את הפרוטוקול של הדיון הזה, מנהלת הוועדה, צריך לשלוח למשרד מבקר המדינה, במעטפה סגורה, "נא לפתוח לקראת דו"ח מבקר המדינה לשנת 2026". זה הכול. בשנת 2026, שיעשה מבקר המדינה דו"ח כדי להבין למה יש כאן 150,000 עולים, שלא למדו לימודי שפה, ישמע את משרד האוצר ואת משרד החינוך, משרד הקליטה,

את הסתדרות המורים תכף נשמע, ואז זה יוכל להקל עליו פשוט בכתיבת הדו"ח. הסתדרות המורים, אתה, בדיוני הועדה לפני כחודש,

אמרת שתנקטו בצעדים ארגוניים ככל שלא תהיה התקדמות.

אני אגיד שוב את מה שאמרתי וגם את מה שאני אומר עכשיו. אני שמח לשמוע מראש האגף לחינו מבוגרים, שהם מסוכמים וכולה. אבל, הם מסוכמים בתוך עצמם. מה זה אומר שהם מסוכמים בתוך עצמם? שהם החליטו לאיזה כיוון הם רוצים ללכת. עם כל הכבוד,

עם כל הכבוד להחלטות הפנימיות שלכם, אנחנו לא כבולים בהחלטות שלכם, והדרישות שלנו הם דרישות ברורות, לתקן את השכר של המורים באולפנים, לדאוג שהמורים של האולפנים ללימוד עברית יוכלו לעמוד ולהגיד לילדים שלהו בגאווה "אני עובד, אני מלמד עברית", ולא כמו שאמרה לי כאן החברה מנהלת האולפן וחברתה כאן, שבאו ואמרו לי - - - מאיר, הכול בסדר. את כל זה אנחנו מכירים, עברנו כבר את כל הדיונים האלה. מה עשתה הסתדרות המורים?

אני מצטרף אליך למעטפה הסגורה ואני רוצה להגיד את הדברים הבאים, קודם כל, בתקופה - - - סתם שתדע, שארגון המורים, ארגון אחר, עשו שביתה, ואיתם מדברים.

אחת הסיבות שאגף השכר ביקשו לאל הגיע לדיון כאן, זה כי הם במשא ומתן מתקדם איתם וזה מפריע להם במשא ומתן. שתכיר. כנראה שזאת השפה. אני מנסה לדבר שפה אחרת. לדעתי, גודלו של אגף השכר היום, לעומת הגודל שהיה לפני 10 שנים, מצדיק את זה שיוכלו לנהל שני משאים ומתנים בו-זמנית.

הנושא הוא השכר של העובדים באולפנים ללימוד עברית. צפויה להתקיים פגישה בקרוב, אחרי שהם גיבשו את עמדתם.

צפויה להתקיים פגישה ממש בקרוב. מתי זה בקרוב? קרוב זה חודש? לא, לא, פחות מחודש. אנחנו בעוד שלושה שבועות, שנייה, שנהיה כולנו סגורים על לוחות הזנים. בעוד כשלושה שבועות, אנחנו בערב פסח. המורים, שבוע קודם כבר בחופשה. אחרי פסח, יש לנו את יום השואה. שבוע אחר, יש לנו את יום העצמאות, גם יום הזיכרון. אלה שבועות שקשה מאוד להתנהל בהם. בקרוב מאוד, זה אומר בשבועיים הקרובים. אם זה לא בשבועיים הקרובים, סגירה עקרונית, אנחנו בבעיה. סליחה, סגירה עקרונית, למה אתה מתכוון? אנחנו שמענו שמשרד החינוך ומשרד האוצר רק עכשיו התגבשו. מאיר, מה היה היקף הסכם השכר שעשיתם מול משרד האוצר?

הוא היה משמעותי עד כדי כך שציינו את זה בחוק התקציב. סדר גודל, כמה? אני לא רוצה לנקוב במספרים. בצניעות, אני חושב שסכסוכי העבודה, שאתם רואים שעכשיו מתנהל משא ומתן לגביהם, הם קצת מקנאת סופרים לגבי אותו הסכם. סדר גודל של מיליארדים, נכון? אגב תקציבים יודע להעריך ולהגיד לי מה היה הסכם השכר עם הסתדרות המורים? אני לא יודע, אני מתנצל. אני לא רפרנט חינוך. משרד החינוך, אתה יודע להגיד באיזה היקף היה הסכם השכר האחרון עם הסתדרות המורים? אני לא מכיר. כמה מיליארדים. תעשה בדיקה בגוגל. 4 מיליארד. אני מנסה להבין. 40 מיליון שקלים, ממשלה,

ולמרות שדיברנו על 4 מיליארד שקלים שאדוני ציין, אנחנו הקפדנו, למרות שאנחנו דיברנו על 4 מיליארד שקלים, אנחנו הקפדנו לקחת את הקבוצה להגיד "חבר'ה, 500 שקלים לקבוצה הזאת?",

אבל זה לא אומר שעכשיו אתם תגררו רגליים. ומזכ"לית הסתדרות המורים שלחה אותי לכאן כדי לומר שאנחנו לא נסכים לגרירת הרגליים. אם לא היו יהיו התפתחויות, אם לא ינוהל משא ומתן שיוביל להסכם קיבוצי חדש, בנושא המורים של האולפנים ללימוד עברית, אנחנו נכריז סכסוך עבודה ואנחנו ננקוט בכל צעד חוקי אפשרי, כדי להבטיח שהמורים יקבלו את מה שמגיע להם. האחריות כאן,

עם כל הכבוד, לא אחריות של אגף תקציבים שמדבר איתנו על מסגרות, או אגף הממונה על שכר שמדבר איתנו על השכלות רוחב, זה בכלל לא רלוונטי. מה שרלוונטי, זה המורים שבאולפנים. זה אחריות של כל אחד ואחד מאיתנו. גם של הסתדרות המורים, גם של משרד החינוך וגם של משרד האוצר. כל הצדדים האלה צריכים לשבת למשא ומתן. לא יהיה משא ומתן, אנחנו נעזור למשא ומתן לקרות. זה פשוט מאוד.

בבקשה חבר הכנסת סולומון. תראה, רק אגיד שהוועדה הזאת היא חשובה מאוד מאוד. אני לצערי לא יכול להגיע כל הזמן אליה, אני לא חבר וועדה. אבל, היא חשובה מאוד מאוד. אני מגיע ואני שמח על הדיונים, ואני עצוב על זה שיש פה גרירת רגליים. אני יודע להגיד שעוסקים בזה המשרדים הרלוונטיים, גם חינוך, גם קליטה וגם אוצר. יש פה שני צירים מאוד מרכזיים, שאם לא נטפל בהם במהרה, ואני מסכים איתך,

גם בהיבט של הסכם השכר, שיש בזה תיקון עוול היסטורי והוא משמעותי והוא חשוב לכשלעצמו, אבל הרבה יותר חזק, שיש פה בעיה שהזמן גרם. אנחנו יודעים להגיד, שאם בחודשים הראשונים, העולים שמגיעים לארץ, לא יפגשו מורים מעולים ומצוינים, גם מבחינה ערכית וגם מבחינת היכולת המקצועית שלהם, אנחנו יודעים להגיד שהסיפור של שילוב נכון והסיפור של אפילו הישארות בארץ, מאוד רלוונטי.

גם אני מצטרף לקריאה הזאת שאסור לגרור רגליים בשני הצירים האלה. גם בציר של השכר וגם בציר של ההבנה. אני שמעתי ושומע ועוקב אחרי הדבר הזה, שההיערכות לשנה הבאה היא היערכות קשה. כשאין ביטחון מה יהיה השכר, וכשאין הערכה וכבוד, כשאין הוקרה למורים האלה, אז פחות נכנסים למערכת. כלומר, אין כוחות צעירים שנכנסים. וגם אלה שנמצאים, למעשה עייפים מזה ולכן הם יוצאים מהמערכת. במקום שנהיה בעלייה במספר המורים, אנחנו נמצאים בירידה משמעותית. ולכן החשיבות מאוד גדולה כאן. אני מצטרף לקריאה של יושב הראש, כי אני חושב שהמשרדים הרלוונטיים חייבים לתת מענה. מה גם שמדובר פה על כסף קטן, וקטן מאוד, שאפשר לקבל עליו החלטה כבר מחר. 4 מיליארד שקל זה כלום כדי לייצר פה איזשהו מזור למציאות קיימת. תודה רבה. נמצא איתנו בזום, משה שגיא, ממונה על תקציבים במשרד החינוך. טוב, בואו ננסה לסדר לו את הזום. בינתיים, אני רוצה את סוזי עטר, בבקשה.

אני רוצה לספר שהיינו אצל שר החינוך והייתה פגישה מאוד חיובית,

הוא אמר לנו באופן חדש משמעי שהוא נותן תיעדוף לנושא ואפילו אמר שעד פסח, הנושא אמור להסתיים. אם לצטט את המשפט, הוא בעצם אמר "העניין עובר להיות בראש סדרי העדיפויות" ושהם פועלים בנחישות לסיים את האירוע בהקדם האפשרי. אז זה לא כל כך עולה בקנה אחד עם מה שאומר כאן הממונה על השכר בקשר להיעדר התקציב. אנחנו מקבלים מסרים מאוד מבלבלים. אדוני היו"ר, אמרת שזה חודש מכריע, חודש מרץ, אתה ממש צדקת. אני רוצה לדבר על העניין הזה. זה אמיתי ומוחשי. אנחנו מקבלים מידע, כמובן שהוא רק לאוזננו, על מורים שרוצים לעזוב. הם ממלאים טפסי חל"ת ושבתון, כי הם רוצים ללכת ולהתנסות במקומות אחרים שיקבלו בהם שכר יותר גבוה. סייעת מקבלת יותר ממורה מתחיל אצלנו, ומורה מתחילה לומדת ארבע שנים ונדרשת להשלים השכלה והכשרה כל הזמן.

הייתי רוצה לשלוח לכם, לכל חברי הוועדה, תמונות או וידאו, מהעולים אצלי באולפן. אני עובדת בתל אביב, זה אולפן מאוד גדול, ואני רוצה שתראו מה הם עושים כדי להיכנס לכיתות. זה מחריד. אנשים בוכים. אנשים דופקים על הדלתות. יש לי כיתה עם 35 תלמידים, אין לנו איפה להכניס אותם אז שמנו כיסאות בדלת, כדי שיקשיבו. ככה לא לומדים שפה. אני שומעת פה את הסתדרות המורים, הם אמרים שם יכריזו על סכסוך עבודה, ואנחנו הכי שמחים על כך. אנחנו שמחים שהם רוצים להיכנס למשחק ולעבוד עבורנו. אנחנו היינו רוצים שזה יקרה בהקדם האפשרי, ומודים לכולם על הניסיון באמת לסייע. אנחנו לא באירוע של גיוס - - - את יכולה להעריך כמה מורים ומורות באולפנים הגישו בקשה לעזוב? אני אגיד לך מה, אנשים פונים אלינו כנציגות ומספרים לנו באופן סמוי. אבל, אני יכול להגיד שזה הולך וגדל. אני מדברת על עשרות. גם פרישה,

כאלה שלא כל כך רצו פרישה והחליטו לפרוש מפני שהם לא מוכנים להשתכר ככה יותר.

אנחנו לא באירוע של גיוס, אנחנו באירוע של שימור. אז אם לא מסיימים את האירוע כמה שיותר מהר, זו בעיה.

אני כן רוצה לפני זה להעיר, שהסכמי שכר, הם אף פעם לא נמצאים בבסיס תקציב. ולכן, הטענה שנשמעה כאן, היא בעיני מופרכת. לא שמעתי אף פעם, שלפני שחותים על הסכם, מתכננים לפני שבכלל עוד יודעים מה הדרישות של ההסתדרות, יודעים מה תהיה ההערכה התקציבית. מאיפה הדבר הזה? תמיד יש העברות תקציביות. אני אשמח להגיב. כאשר נכנסים לדיוני שכר, תמיד יש מסגרת תקציבית. זה בטח היה עכשיו גם במסגרת ההסכם עם ההסתדרות. בהסכם שלכם, בסוף מורי אולפנים הם תחת הסתדרות המורים, הייתה לכם אפשרות להכניס אותם למסגרת שלכם. דניאל, הייתה החלטה ברורה של שר האוצר דאז, בכלל ההצעה המעליבה של תוספת של 500 שקלים למורי אולפנים, היא הצעה מעליבה. אני אגיד עוד פעם, אני לא אוהב שנוהגים לא בצורה ישרה מבחינת הדרך. מה הכוונה? אם אגף התקציבים, ויכול להיות, יכול להיות שזו האג'נדה של אגף התקציבים, סבור שצריך לסגור את האולפנים במדינת ישראל, שיתכבד ויגיד את זה. להגיד "ניתן תוספת של 500 שקלים ובזה פתרנו את הבעיה", זה להגיד "תסגרו, בלי לסגור".

צריך לשים את הדברים על השולחן. נכון , זו מדיניות ממשלתית. אי אפשר לאחוז את המקל משני קצותיו. אי אפשר להגיד שהאולפנים חשובים בלי לתקצב אותם לפחות כמו שמתקצבים מורים אחרים, מבחינת שוויון והגינות. ולכן,

אמר שר האוצר, את הסוגייה הזאת של 500 המורים, 40 מיליון שקלים, זה לא יפריע לסגירת כל הסכם השכר שהוא הסכם שכר מצוין, שהגיע שר האוצר הקודם עם הסתדרות המורים, פורץ דרך ומהפכני, בהיקף של 4 וחצי מיליארד שקלים, בתוך ממשלת מעבר ובלי תקציב מדינה. אם הצלחנו לעשות את זה, אני חושב שכרגע בממשלה שהיא לא ממשלת מעבר, שכבר העבירה תקציב בממשלה,

יש לגבי זה ספקות, אבל נניח שהיא העבירה תקציב ממשלה או לפחות משהו, 40 מיליון שקלים כדי לפתור את הסוגייה הזו, אפשר למצוא. עכשיו, נמצוא איתנו משה שגיא,

אני רוצה להגיד, בנושא של הסכמי שכר, המשרד מעולם לא תיעדף את הנושא הזה במסגרת דיוני תקציב. הנושא הזה נסגר בין היחידה להסכמי שכר לאגף התקציבים באוצר. כל הסכם שכר, נסגר בשני האגפים באוצר, בלי שהמשרד ניגש לבקש תקציב ממשרד האוצר. לכן, הנושא הזה באותה רמה. אז מי אחראי?

אגף התקציבים טוען שאם אחראי על זה שאי אפשר לנהל משא ומתן. אנחנו מעולם לא ביקשנו מאגף התקציבים, תקציב עבור הסכם שכר. הסכם השכר של המורים על סך 4 וחצי מיליארד, נסגר בין אגף התקציבים ליחידה להסכמי שכר. וכל ההסכמים האחרים. אנחנו משופים כנגד כל הסכם שכר שהיחידה להסכמי שכר מאשרת. אז משרד האוצר, הכדור חוזר אליכם. אנחנו ככה נעביר את הכדור של הממשלה בין משרד האוצר, למשרד החינוך, לאגף התקציבים,

תנסו לפתור את זה מבלי שנצטרך להתערב.

אני רק אגיד. לגבי ההסכם הקודם. המורים יכלו להיכנס להסכם הקודם. הייתה החלטה שהיא כמובן החלטה לגיטימית לחלוטין, לא להכניס ואתם מכל מיני טעמים. היה תקציב מדינה בזמננו ,ב-2022, כשעשו את ההסכם, ולכן היה אפשר לעשות את הקיצוץ הרוחבי, שהביא את המקור התקציבי לדבר הזה. כרגע אנחנו בתקציב המשכי, אז אי אפשר לעשות את זה.

אנחנו היינו מאוד ברורים לכל אורך הדרך, מרגע שהוועדה הזו התחילה להתכנס וגם בדיוני התקציב מול משרד החינוך, שככל שרוצים לפתוח את ההסכם ולהכניס את מורי האולפנים ולתת להם את התוספת הזאת, משרד החינוך - - - זה לא לפתוח את ההסכם. אתה טועה ומטעה. אין הסכם. סוכם שהם לא נכנסים להסכם והם יעשו הסכם נפרד. זה היה הסיכום דאז. גם שר האוצר אמר פה,

הוא אמר פה את מה שסוכם בחדר המשא ומתן. אין בעיה, זה היינו הך מבחינתי. לא, זה לא היינו הך. כי אתה אומר לפתוח את ההסכם. לא צריך לפתוח הסכם עם הסתדרות המורים, יש הסכם סגור עם הסתדרות המורים. אין למורי האולפנים הסכם שכר. או שעושים להם הסכם שכר או שלא עושים להם הסכם שכר. המדיניות של הממשלה כרגע היא לא לעשות להם הסכם שכר, ולסגור את האולפנים. בתקופה שבה, העלייה למדינת ישראל היא פי שלושה מהממוצע, וצפוי להיות ככה גם שנה הבאה, משרד האוצר יחד עם משרד החינוך ומשרד הקליטה מובילים מהלך, שבו מספר מורי האולפנים יצומצם, להערכתי בסדר גודל של בין 10 ל-15 אחוזים.

עכשיו, תגיד לי אם אתם פועלים כדי לשנות אותו,

אני אגיד שוב, אנחנו היינו מאוד ברורים למשרד החינוך. ככל שהוא רוצה להעלות את שכר מורי האולפנים, הוא היה יכול לתעדף את זה בדיוני התקציב. בקיצור, תראה, אני אומר עכשיו ככה להסתדרות המורים, אתם תעשו את ההחלטות שלכם לבד. ממשלת ישראל החליטה לא לעשות הסכם שכר עם מורי האולפנים, ולהוביל דה פקטו לסגירתם. זאת האמירה. זאת האמירה של הוועדה. יש לה השלכות מאוד כבדות. ההיפך, אני רוצה רק לומר, מאחר שאני מעורה בפרטים של ההסכם עם הסתדרות המורים - - - מאיר, אתה מתפרץ פעם אחר פעם. אני אומר מה שאני אומר, לא מה שאתה אומר. אני אומר לך, שבדיון כרגע, ובזה אנחנו נסיים את הדיון על מורי האולפנים, מהדיון כרגע עולה שממשלת ישראל החליטה שלא לעשות הסכם שכר עם האולפנים והחליטה להשאיר את המצב כמו שהוא, שמשמעותו זה צמצום האולפנים בתקופה שבה העלייה למדינת ישראל גדלה. הממשלה החליטה לצמצם את מספר מורי האולפנים. זו משמעות ההחלטה, שכרגע עלתה מכל הסיפורים שמקדרים אותי פה ממשרד החינוך למשרד האוצר ולאגפיו השונים של משרד האוצר.

הסתדרות המורים, כגוף היציג שמייצג את מורי האולפנים, צריך לקבל את ההחלטה שלו לגבי מה הוא עושה בעניין. וכל מה שתחליטו, הוא מה שישליך הלאה,

תודה, אחרי ששמענו שהממשלה מתכננת לצמצם את מספר המורים בשנה הבאה, כי זו המשמעות של הדיון הזה, בואו תספרו לי, לא יודע אם זה משרד החינוך או משרד העלייה והקליטה, תציגו לי את ההיערכות לשנת 2023 לעוד 75,000 עולים, שיגיעו לכאן ויתווספו לאלה שכבר נמצאים כאן וממתינים שנה ללימודי עברית. אז אני רוצה לומר. אנחנו קיבלנו תוספת תקציב החל מינואר, של 20 מיליון שלקלים, שנוצלו עד תומם.

יש לנו בקשה בוועדת חריגים במשרד האוצר, שצריכה להתקבל תוך יום-יומיים, לעוד 20 מיליון שקלים נוספים. שזה אומר, מסה של עולים שיקבלו את מה שהם מבקשים, במסלול השוברים. כמה תלמידים בכיתה לומדים בכיתה באולפני הוואוצ'רים? עד שמונה. עד שמונה בכיתה. כמה תלמידים לומדים בכיתה באולפנים? שמענו 35. היכולת שלכם - - - 25, לא?

לפי תקן.

אנחנו מעמיסים על הכיתות כמה שיותר כדי שהעולים יקבלו כמה שיותר מענה. אז יש לנו כיתות של 35 תלמידים גם. אחרי הסיור שלנו אתמול, שהצטרפת אליו, ואנחנו עכשיו מקיימים ישיבה, להגדיל את מספר התלמידים בקבוצה. אנחנו חושבים על 15 תלמידים שיהיו בקבוצה, כי הם מקבלים פחות - - - הם מקבלים פחות שעות,

אז מה ההיערכות שלכם לשנה הבאה? עוד 20 מיליון וואוצ'רים? בזה תפתרו את הבעיה מבחינתכם? להגדיל את מספר הקבוצות. כמה תלמידים ילמדו ב-20 מיליון בוואוצ'רים? 2600. 24,000 עולים קיבלנו ב-2022. אדוני יושב הראש, אני חושב שמה שאמרת בהתחלה, שהוואוצ'רים הם בהחלט איזשהו אלמנט שיכול להשלים את האולפנים הממשלתיים, במיוחד בעת מצוקה כזו. זה ללא ספק נותן איזשהו מענה.

גם 20 מיליון, כשאנחנו יודעים שזה עולה 7,500 שקלים לעולה, זה נותן ל-2600 עולים. שזו בעיה. וגם אם יוסיפו עוד 20 מיליון, אז זה ייתן לעוד 2600 עולים. זה כאשר 24,000 עולים הגיעו בשנת 2022. אם הייתה לנו יכולת עם עוד מורים, אז היינו נותנים מענה לעוד 5,000 עולים נוספים. כנראה שבשנה הבאה, תהיה לכם יכולת לפחות. בסדר, אני רק אומר שהוואוצ'רים - - - במסגרת היערכות הממשלה.

משרד העלייה והקליט ומשרד החינוך, בעניין הזה, ת ימי דעים. צריך לתת מענה גם בזה וגם זה, כי אין ברירה. אנחנו צריכים להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותנו, כולל למידה היברידית, וכולל למידה מרחוק. כל הכלים האלה. ושוב, אנחנו ידועים שאם תהיה לנו אפשרות טובה יותר לגייס את המורים, זה ייתן מענה ממיטבי גם לכמויות העצמות שאמורות להגיע, בעזרת השם, כמה שיותר. תגיעו, ממשלת ישראל אתם השתגעתם? איך זה יכול להיות דבר כזה? מאיר, אתה כל הזמן מתפרץ. משה עדיין איתנו, ממשרד החינוך? אני אשמח לדעת מה משרד החינוך עשה בתוך המשרד כדי להוסיף, לאור האירוע הזה. איפה המאמצים הפנים-משרדיים לטובת נושא האולפנים? אז אני יכול להגיד שאני מקבל אוזן קשבת באגף התקציבים אצלנו. אני אתן דוגמא, לקדם את הלמידה ההיברידית ואינטראקטיבית. השקענו השנה 4 מיליון שקלים לפיתוח לומדה מיוחדת כדי לאפשר ליותר תלמידים בכיתה ללמוד, גם בלמידה מרחוק. קיבלנו תקציב נוסף להדרכה של מורים. בסוף המורים הרי צריכים לקבל הדרכה, וקיבלנו תקנים של ימי הדרכה. קיבלנו כמעט כל מה שביקשנו, כולל כמיליון שקלים נוספים לתקציב ההפעלה עבור הקליטה מרוסיה, אוקראינה וכולה. למעט דבר אחד שעוד לא הגענו אליו, זה פשוט מורים. בלי מורים, זה לא מספיק. תודה, רינה זסלבסקי מהסוכנות היהודית, אתם הצגתם בדיונים הקודמים את האפשרות שיש לכם, באמצעות שני מיליון שקלים, לתת מענה, לכמה עולים?

בשלב הראשון אנחנו יכולים לקבל 1000 עולים. 1000 עולים עם שני מיליון שקלים. אז איפה זה עומד בנושא הזה? זו שאלה לא אלינו, אנחנו מחכים לתשובה של - - - היא גם אליכם. בדיון עם יו"ר הסוכנות היהודית ביקשתי לשמוע נכונות של הסוכנות להשתתף באירוע הזה. לי לא ידוע על זה, אז תודה על העדכון.

אנחנו הגשנו את התקציב הזה למשרד העלייה והקליטה ואנחנו מחכים לתשובתם. שתועבר בימים הקרובים. כמו כן, אנחנו עכשיו בהתקשרות עם "קמפוס IL", לקורסים דיגיטליים לעולים בזמנם הפנוי. זה פתרון שהוא לא שלם. זה חלק מפתרון. כן אבל זה לא פתרון מלא. רק עוד משפט.

כל הזמן רואים שיש לנו רשימת המתנה של אנשים. אנחנו הפסקנו לפרסם את זה. סיפרנו לכם

במסגרת הגראנד של תקציב החירום לאוקראינה, פתחנו מעט כיתות, אבל בלי לפרסם מפה לאוזן, ויש לנו רשימת המתנה. אז כרגע, קצת מתחנו את התקציב כדי לפתוח עוד כמה כיתות לממתינים. אבל, אנחנו מחכים לתשובה מסודרת. תודה. וינרה בסקין, רופא שנמצא בזום. בבקשה, שלום, מה שלומך? (דבריו מתורגמים מרוסית ע"י אווה אביטבול) אני בעבודה היום. הגענו לארץ ב-13 בנובמבר, גרים באשדוד, אני ואשתי רופאים, קרדיולוג ורפואה פנימית. באמצע אפריל הבטיחו לנו אולפן.

אולפן ואומרים שיש בקשות רבות בהמתנה.

תשאלי אותו כמה זמן ניסיון יש לו כרופא. גם היא רופאה?

אז כמה זמן ניסיון יש לכל אחד מהם? (דבריו מתורגמים מרוסית ע"י אווה אביטבול) מסנט-פטרבורג

יגיעו לכאן, הגיעו כבר, קיבלו סל קליטה, חיים כאן איכשהו מהיד לפה, נתמכים תקופה ארוכה, עובדים במחסן או במקצוע שלא הולם את המקצוע שלהם ולא מתאים מבחינת היכולות שלהם. הם רוצים ללמוד עברית כדי להתקדם. הם אומרים שבסדר, ייקח להם כמה חודשים. והם לא נכנסים לאולפן, אין להם לימודי עברית. באיזשהו שלב תגיע הנקודה שבה הם יעברו. ואז, גם שילמנו, גם הבאנו, וגם הפסדנו. אני מדבר על זה במדינה שמספר הרופאים בה ל-1,000 נפשות, הולך ופוחת. ממדינה שבזכות העלייה בשנות ה-90, הצלחנו להיות מעל הממוצע במדד ה-OECD, אנחנו יורדים מתחת לממוצע במדד ה-OECD. 40 מיליון שקלים, משרד האוצר, זה כל האירוע. עכשיו אני לא מצפה שתגיב לי כי הרי אתה תיתן לי אותן תשובות, כי עם התשובות האלה שלחו אותך. אני בסך הכול מנסה לחדור את האטימות של ממשלה שנוהגת אך ורק עם איזושהי בירוקרטיה בלי שום חזון וראייה קדימה. עכשיו, זה בסך הכול החלטה. ואני אומר עוד פעם, אם הממשלה מחליטה שהיא לא רוצה עלייה למדינת ישראל, זו גם החלטה. חבל על התקציב של משרד העלייה והקליטה, חבל על השקעות שעושים בתחום. תחליטו. אבל תחליטו, אל תספרו שאתם נתתם 500 שקלים למורה ובזה פתרתם את הבעיה. המשמעות של ההחלטה שהתקבלה כרגע בממשלת ישראל, היא צמצום במספר מורי האולפנים, כשהסיפור הזה שהראיתי פה הוא בסך הכול דוגמא לאלפים. בכל המקצועות.

בשנה הבאה צפויים להגיע,

אם בשנה האחרונה הגיעו 75,000 עולים ומתוכם 1,000 רופאים, כנראה בשנה הבאה יגיעו עוד 1,000. לא חבל?

רופאות, רופאים, אחיות, אחים.

כמה אתם משקיעים בשביל להוסיף עוד כמה בכל מיני מקומות? אתם מקבלים פה רופאים בחינם רופא עם 20 שנות ניסיון. קרדיולוג עם 20 שנות ניסיון, בחינם. אני רוצה לסכם את הדיון, התייחסויות אחרונות. בבקשה. אני אעשה את זה בקצרה. קודם כל נגעתם ב-1,200 רופאים כבוד היו"ר, אז רציך להגיד שפעם אחרונה שאני בדקתי את המספרים, זה עמד על 350 והם כבר עזבו. אז צריך להבין שהמספר הזה קטן וקטן, לפחות לפי הבדיקות האחרונות שאני עשיתי בהקשר הזה. אגב, אחר כך מאשימים אותם שהם עוזבים. וגם צריך להגיד שפעם אחרונה שהיינו כאן בדיון, דיברנו על שלושה-ארבעה חודשי המתנה לאולפנים, על בערך 2,600 ממתינים.

תקן אותי אם אני טועה, עברנו את 3,600 הממתינים, עכשיו זה מספר שמתקרב ל5000, ממה שאני מכיר. אז זה ממשיך הלאה. ולפי הערכות הסוכנות היהודית, אמורים להגיע עוד כ-50,000 עולים רק מברית המועצות לשעבר, בשנה הקרובה.

המספרים האלה קיימים והם ממשיכים והם ימשיכו הלאה. אני חייב להגיד שני דברים.

אני לא מבין את ההודעה ואת האיומים על לבוא ולעשות סכסוך עבודה. אנחנו מדברים על זה והיו"ר אמר את זה בהתחלה, שבועיים מעכשיו, סכסוך עבודה, אנחנו נכנסים לפסח, בכל מקרה. ההסתדרות לא רוצה להכריז סכסוך עבודה. לא הבנת? אני הבנתי. רק מצופה מהם להגיד את זה כי יש פה כמה אשמים לסיפור הזה, וכמה אנשים צריכים לקחת אחריות, ואם נזרוק אחריות, זה לא יביא לשום מקום. דבר אחרון שאני רוצה להגיד, אני אופטימי ואני מאמין שבסוף, באיחור קל של כמה חודשים, הדבר הזה ייפתר.

אנחנו נגיע אחרי זה לסוגייה נוספת שאנחנו נצטרף להתעסק איתה. אחרי שיהיה הסכם שכר אנחנו נצטרך לגייס את אותן עוד 100 מורות. אנחנו צריכים להבין כבר עכשיו איך אנחנו מתכננים את הגיוס של המורות האלה במקום לחכות להמשך. תודה רבה.

ההחלטה לתקצב בסכום של 40 מיליון שקלים ואוצ'רים, היא החלטה פסולה. היא החלטה שהמשמעות שלה זה שיש כסף אבל אנחנו בוחרים לייבש את האולפנים ללימוד עברית. כמו שאמרתי, אנחנו לא נעמוד מנגד. אם החלטה כזאת, כמו שאדוני מפרש אותה, היא אכן ההחלטה שנפלה, אנחנו לא נסכים איתה. הנושא הזה הוא נושא, ואני אומר את זה לשר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ואני יודע שהוא לא פוסט-ציוני, לייבש את האולפנים לימוד עברית זה כמו לומר לעולים לא להגיע לכאן יותר ואני משוכנע שזו לא המדיניות של הממשלה. ואם זו כן המדינית של הממשלה, לפחות שיעדכנו, כמו שאדוני אמר. אותנו מעניין אבל, עם כל הכבוד למדינות של הממשלה, מעניין אותנו רק דבר אחד. מעניין אותנו השכר של המורים ללימוד עברית. זה הדבר היחיד שנמצא כרגע על השולחן. מה עשיתם בשביל זה, מאיר? הדרישות שלנו הושמעו. ישיבה פה נציגה של הממונה על השכר שאמרה, למרות שאני שמעתי במו אוזניי, שהייתה שיחה עם סגן הממונה על השכר, לגבי הסכם עם הורים לאולפנים ללימוד עברית. שמענו כאן את נציג משרד החינוך שהודה שרק עכשיו נערכו והגיעו להסכמות עם עצמם. עכשיו, בשלה העת להיפגש ולקדם משא ומתן. תודה רבה. רונן, בבקשה.

אני רק אגיד ששוב אני חושב שההזדמנות היא כאן. מה שכבר אנחנו עשינו "נפש בנפש" ביחד עם האגף לחינוך למבוגרים ומשרד הקליטה, האולפן המקצוע שעשינו לרופאים טרום עלייה, היה הצלחה מסחררת ואנחנו לא מצליחים לשחזר אותה. עשינו פיילוט, עשינו סקר, היה מוצלח ובעלות של משכורת של מורה שיושבת בחדר, עשינו ל-25 רופאים, שכולם כבר עובדים פה בארץ.

אני קצת פחות אופטימי מיאיר,

אבל אנחנו כבר מתחילים לקדם עבור העולים מצפון אמריקה, אולפן פרטי על חשבונם,

כי אנחנו אומרים להם "חבל, אתם תגיעו לפה ולא תוכלו להשתלב". זה פשוט עצוב. תודה רבה, אני רוצה לסכם את הדיון. מה שאמר עכשיו רונן, חשוב להגיד שהפיתוח של אולפן עם טרמינולוגיה לרופאים ולמהנדסים וכולה, אצלנו הכול כבר מפותח עם תוכניות מסודרת,

אם יהיו לנו מורים, יהיה לנו מענה לתת, עוד שם לפני שהם עולים לארץ. תודה רבה. אני, בצער, רוצה לסכם את הדיון. מהדיון עולה באופן ברור שהמדיניות הנוכחית של ממשלת ישראל, היא לסגור את האולפנים ללימוד עברית. אין שום מסקנה אחרת שאני יכול להגיע אליה, אחרי חודשיים וחצי שאני מנהל את הוועדה הזאת, שבהם עשיתי כל מאמץ כדי להוביל למשא ומתן אמיתי בין מורי האולפנים לבין הממשלה, כדי לסגור הסכם שכר על 500 מורים בהיקף של סדר גודל 40 מיליון שקלים, פלוס-מינוס. בנושא הזה, העובדה שבמשלה ממשיכים לזוז מצד לצד, אנחנו נמצאים בחודש מרץ, המשמעות של ההחלטה הוא צמצום המורים באולפנים בה בעת שישראל נמצאת בגל העלייה הכי גדול שידעה ב-20 השנים האחרונות. הנקודה הזו, היא פאול ענק של הממשלה. את המחיר על זה מדינת ישראל תשלם בשנים הקרובות. המדינה כבר משלמת, כבר מפסידה. 350 רופאים, אם הנתונים נכונים,

זה לא משנה, גם רופא אחד שהגיע והפסדנו אותו חזרה, מדובר בהפסד שהוא הרבה מעבר למה שהשקענו. מדינת ישראל, כדי להכשיר רופא, כדי להכשיר רופא, משקיעה סדר גודל של מיליון שקלים. אלה סדרי הגודל של הכשרת רופא במדינת ישראל. לימודי הרפואה מסובסדים על ידי הממשלה, בהרבה מאוד כסף. אנחנו נמצאים במחסור של רופאים, וכשבאים לכאן רופאים עם ניסיון ועם ידע, שכל מה שצריך לעשות זה ללמד אותם עברית, שזו השקעה בסדר גודל של כמה אלפי שקלים לעולה, מדינת ישראל מחליטה לא לבחור לעשות את זה. בעיניי, שערורייה שאין כדוגמתה. ולכן, ככל שלא יהיה הסכם שכר עד סוף החודש, זאת המשמעות. שלא תטעו. המורות והמורים לא ימתינו. ואם אנחנו נמצא את עצמנו עם עשרה אחוזים פחות כוח הוראה באולפנים, המשמעות היא שבמקום ללמד 20,000 או 24,000 עולים, נלמד כנראה עשרה אחוזים פחות. ובתקופה של עלייה, דווקא בעלייה אנחנו מצמצמים. ההיגיון לא ברור. בה בעת, עדיין יש דברים שאני חושב, משרדי הממשלה, שלא תלויים באוצר, יכולים לעשות. פתרון לכ-1,000 בהשקעה של שני מיליון שקלים, השקעה שהיא באמת לא גדולה. אני קורא מכאן, ואני מבקש להעביר את המסר הזה לאגף התקציבים שלך, ושאת תעבירי את המסר לאגף התקציבים של משרד העלייה והלקיטה. מיזם משותף, שליש משרד החינוך, שליש משרד העלייה והלקיטה, שליש הסוכנות היהודית. גם הסוכנות היהודית תדע למצוא את השליש. תמצאו את הפתרון, קודם כל ל-2,000. אני אבקש תשובה בדיון המעקב שאני אעשה בשבוע הבא, גם על זה. אז כל אחד, שיחזרו לבית שלו, ויחזור עם תשובה. גם "לא", זו תשובה. אבל תחזרו עם תשובה, אל תחזרו עם סיפור. לא יודע אם שמתם לב, אני חסר סבלנות לסיפורים. תחזרו עם תשובה, כן או לא. כן נותנים או לא נותנים. אני מבקש מהסתדרות המורים, ככל שאתם חושבים שהדבר הזה חשוב, ואתם מייצגים את המורים, תדאגו לעשות את זה כדי שיהיה משא ומתן רציני כבר בשבוע הקרוב. אנחנו נקיים ישיבת מעקב בשבוע הבא בנושא. עד כאן, הישיבה הזו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:03.